בוקר טוב לכולם, שבוע טוב,

היום המפגש של הוועדה הוא עם הממונה, שהיא אורחת מכובדת בוועדת הכלכלה, יש לנו איתה עניינים משותפים וחשובים. דרך אגב, כשקיימנו את הדיונים,

היא רק שנה בתפקיד" - ככה זה כשנהנים,

בין לבין הגברת הלפרין תפקדה כראש מחלקת הגבלים

פירמה בין הגדולות בארץ שמתמחה בין היתר בבנקאות, מימון

היא התבקשה לעשות הרבה מאוד בנושאים של קידום תחרות ומעורבות פנים ממשלתית. כל הדברים האלה הובילו גם לגדילה שלה בכוח האדם. אנחנו מחולקים היום לחמש

אני באמת מקווה שחלק מהמסקנות שאליהן תגיע הוועדה הזאת

מסקנות שיסייעו לנו לשפר את התחרות

הבנקאית, מתוך הבנה שתחרות במערכת הבנקאית תביא למערכת בנקאית טובה יותר ובריאה

אנחנו היינו מאוד מעורבים בוועדת שטרום,

אנחנו מעורבים ביישום של המלצות ועדת שטרום, אנחנו מטפלים ברפורמות שנובעות

אנחנו גם ניסינו לחתור אליה במסגרת ועדת שטרום. בשנים האחרונות חל שיפור תחרותי ומשמעותי בשוק האשראי לעסקים גדולים, זאת בעקבות ועדות שונות שישבו - החל מוועדת ברודט, ועדת בכר, ועדת הריכוזיות

זה ברור לנו שהוא שוק שמהווה אתגר לרשות שלכם. אני רוצה להבין מדוע עד היום הבנקים לא הוכרזו כקבוצת ריכוז במדינת ישראל. בנק לאומי ובנק פועלים מחזיקים יחד כ-60% מנתח

מוכרזת בד בבד עם הוראות שיכולות להינתן לבנקים או לקבוצת הריכוז הרלוונטית כדי לשפר את התחרות בשוק הזה ולהסיר את החסמים בשוק הזה. אין הכרזה שעומדת בפני עצמה, היא צריכה לבוא יד ביד עם הוראות.

רפורמות שמטרתן להביא ליותר תחרות בשוק הזה.

ראינו בצורה הכי ברורה שהרגולטור, שזו המפקחת על הבנקים, הוא רגולטור שבוי, הוא רגולטור שעניינו יציבות, לא תחרות. אני חושב שאתם

ואני לא צריך לפרט לאנשים למה אני מתכוון. הובלתם דעה עצמאית בנושא תחרות.

הפיקוח על הבנקים אחראי על

כל עוד ניתן לקדם רפורמות שמקדמות את המערכת הבנקאית בכיוון הנכון קדימה - גם אם זה קצת יותר לאט ודורש קצת יותר סבלנות - בעינינו זה יותר מדוד ועדיף. אני חייב לשתף אותך בהרגשת תסכול אישית שקיימת לי מהרגע שהתחלנו את העבודה בוועדת שטרום.

השיטה הזאת של תמהיל מאוזן, כמו שאת קוראת

מולנו יש בשוק מהלכים שפועלים לסכל את זה.

יש היום חשיבות דרמטית לכך שתכריזו עליהם כקבוצת ריכוז. תמנעו מהם מהלכים של להוציא כרטיס דביט שעד עכשיו הם לא הוציאו.

מוציאים? אולי זה יפגע במישהו מחברות כרטיסי האשראי בהמשך? אני קורא לכם לשנות את הגישה הזאת.

המסקנה שלנו הייתה שאין לנו אינדיקציות לתיאום בין הבנקים. תוך כדי הבדיקה הזאת גילינו תופעה שנראתה בעינינו חמורה, וזה ניסיונם של הבנקים לדחוק את יועצי המשכנתאות שלא

אבל זה נובע מעמדה חזקה של הרשות להגבלים עסקיים, לא ממצב שאת תופסת או לא תופסת, עולה על משהו או לא עולה על משהו. אני חושב שכלי אפקטיבי בשבילכם להוביל מהלכי תחרות זה משהו שמחויב

ישיבה בוועדות משותפות, קידום רפורמות משותפות. אני רוצה דווקא להתייחס למשהו קונקרטי. אנחנו מדברים על מה היה קורה אם בימים אלה היינו מכריזים על הבנקים כקבוצת ריכוז, מה זה היה עושה לתחרות. אנחנו מנסים להוביל רפורמות. הבנקים מנסים לשמר את כוחם ולהחליש את המתחרים החדשים.

מבורך. כשהוצאנו את כרטיסי האשראי מהבנקים, זה הפך להיות ערוץ בשביל הבנקים לפגוע באותם שחקנים חדשים. אני לא בא ומלין על מהלך שהיה חשוב דאז, אני רק אומר שמהלך שהתחלנו אותו אז לטובת התחרות

היא נמצאת גם בבדיקה של הפיקוח על הבנקים. אנחנו נמצאים בהידברות איתם על הנושא הזה. אני חושב שאת הנושא

אל תמתינו לפיקוח על הבנקים שכל ראייתו היא ראיית יציבות, שהיא ראייה חשובה, אני לא חושב שיש כאן מישהו שמבקש לזלזל בעניין הזה. הדגש של חברי היה סביב העניין הזה של משקי

בעניין הזה אני חולקת עליך. אם אנחנו מצליחים לקדם תחרות במשותף עם הרגולטורים הרלוונטיים,

אני כן מסכימה איתך שאם לא ניתן לקדם באופן מספק רפורמות תחרותיות בשיתוף פעולה, צריך לשקול גם צעדים שלא בשיתוף

אתם לא הכרזתם ואתם גם לא מתייחסים לאף בנק היום כמונופול. האם הסיבה היא שאין בנק שנתח השוק שלו מעל -50%? אנחנו לא מתייחסים אל אף בנק כמונופול, כי אין אף בנק שנתח

יראו כמונופולין ריכוז בשיעור נמוך ממחצית אם ראה כי למי שבידיו ריכוז כאמור יש השפעה מכרעת בשוק לגבי אותם נכסים או אותם

נכון.

אתם לא פניתם לשר הכלכלה על פי סעיף 26(ג). נכון. ביחס לבנקים או בכלל? ביחס לבנקים. יש דוגמאות במקרים

זה תיקון מאוד מאוד חשוב. לפני השינוי בחוק, שהוא נושא שאני מיד אגיע אליו ואני מראש מברך עליו, אני רוצה להתעכב איתך על המצב המשפטי הקיים. אני מתעכב

האם לא כדאי היה לבדוק האם לבנק הפועלים או לבנק לאומי אין השפעה מכרעת באחד

עולם הבנקאות? אנחנו פועלים מתוך הנחה שיש להם השפעה מכרעת,

זה מה שנובע מההיכרות שלנו עם השוק. למרות שאין לי להמציא לך דוח פורמאלי שמתעד את הדבר הזה,

זאת אומרת, אם יש לנו גורם שכוח השוק שלו מספיק גדול, הוא יכול להיחשב למונופול גם אם נתח השוק שלו

גברתי מסכימה איתי שמבחינת הכוחות, מבחינת הכלים שיש למערכת הזאת להתמודד כשמדובר במונופול, יש למערכת הרבה יותר כלים להתמודד

היא אומרת לנו:

המציאות האוליגופוליסטית המובהקת שיש בתחום הבנקאות. אותי זה קצת מאכזב. אותי זה מאוד מאכזב. אני חושב שבתיקון שאנחנו דנים בו בוועדת הכלכלה אנחנו צריכים להגדיר את האפשרות לכלול בהגדרתו של מונופולין לא רק את כוח השוק החד צדדי,

אנחנו נמשיך את הוויכוח הזה. נקודת המוצא שלנו היא,

או יותר נכון המסקנה שאנחנו נמצאים בה היא שאנחנו נמצאים בעולם בלי תחרות בבנקים. הכלים שנמצאים היום בחוק

אני לא חושב שעל כל דבר צריך להגיד יציבות. אני לא חושב שעל כל דבר צריך לבקש מבנק ישראל את ההתייחסות שלו לסוגיית היציבות. אני אתמקד בעוד דברים שיראו למה חשוב להכריז על

עמלות שונות,

אני רוצה לשאול שאלות בקשר לרמת התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובאופן ספציפי לבדיקות הרשות

בהקשר של השוק הקמעונאי,

שני הנושאים העיקריים שבהם נדרשו נתונים היו: בדיקת משכנתאות ובדיקה של מיזוג מזרחי איגוד. זאת אומרת, בפועל לא הייתה בדיקה רוחבית ומשמעותית.

האם בידכם מחקר העוסק בתנאי האשראי לעסקים קטנים

אנחנו צריכים להתמודד איתה, להיאבק בה, זו לא תופעה רצויה. יש לנו ויכוח על הכלים בעניין הזה. מי שיש לו כוח שוק - זה בפני עצמו לא הפרה של הוראות החוק, זה לא מה שנחשב ניצול לרעה של הכוח. זה אכן ניצול, רק זה לא ניצול שמוגדר בחוק כניצול לרעה. ברחתי מהמונח הזה, כי זה מונח מאוד משפטי. לרוב אנחנו משתמשים בניצול לרעה בהקשר של גורם שמנסה לדחוק את מתחריו. קביעה של רמת מחירים לא הוגנת בשירות אשראי זה התנאי הראשון בסעיף קטן (ב). זה התנאי הראשון של מה זה ניצול מעמד לרעה. אם זה לא ניצול מעמד לרעה, כנראה אין ניצול מעמד לרעה בעולם. אמנם גברתי אמרה לנו קודם דברים בשפה שקטה, ואני מאוד מאוד מעריך את היכולת שלך לומר דברים בשקט ועם הרבה סבלנות, אבל התוכן של הדברים מזעזע. אמרת לנו שבתחום האשראי לעסקים קטנים ומשקי הבית ניצלו את המעמד לרעה בכך שקבעו מחירים לא טובים, לא נכונים, לא ראויים. אין ויכוח ביני לבינכם שהתופעה של מונופול, של כוח שוק, של קבוצת ריכוז, היא תופעה לא רצויה, היא תופעה שאנחנו צריכים להשתדל למנוע. אנחנו צריכים להגביר את התחרות. אנחנו משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו - אני מבינה שלא לשביעות רצונכם המלאה - כדי להכניס עוד תחרות לשוק הזה, כדי למנוע היווצרות של כוח שוק. אין שום ויכוח ביני לבין חברי הוועדה שזו צריכה להיות משימה עליונה ובראש סדרי העדיפויות שלנו. בין זה לבין לבוא ולהגיד לגורם במערכת הפיננסית - בין אם הוא אחד משני הבנקים הגדולים, בין אם הוא גורם אחר - שהוא עשה משהו שמהווה הפרה של חוק ההגבלים העסקיים, או שהוא עבר משהו שראוי להטיל עליו עיצום כספי או לנהל נגדו סנקציות אחרות, יש מרחק. למה לא? תחרות היא אמצעי להבטיח שאנשים יקבלו מחירים ראויים, שאנשים יקבלו שירות ראוי. התחרות עצמה היא כלי טוב, היא כלי אפקטיבי. אנחנו רואים שבשורה התחתונה - בגלל המצב שיש שני בנקים ענקיים, אולי שניים וחצי, אולי שניים ושלושה חצאים - המצב בתחום האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים הוא רע. מבחינת התוצאה שגברתי מופקדת עליה אנחנו כולנו מסכימים שהגענו לתוצאה לא טובה,

השאלה למה לא להשתמש בכלים מול התוצאה הלא טובה הזאת. אם זה אומר שנצטרך לשנות את החוק גם אמרתי את זה ליושב-ראש הוועדה - אולי נשנה את החוק באופן שיאפשר לכם לעשות את זה יותר טוב. אנחנו קצת הולכים אחורה לפילוסופיה שמאחורי דיני תחרות ודיני הגבלים עסקיים. התפישה שלנו זה שמונופול יכול להיווצר מכל מיני סיבות, בין היתר מכיוון שהוא המתחרה הכי מוצלח, הכי חדשני, הכי נותן שירות טוב. באופן כזה הוא רוכש נתח שוק גדול. וזה לא אסור. אנחנו לא רוצים למנוע את התופעה של מונופול בהיותו מונופול. מה אנחנו רוצים למנוע? אנחנו רוצים למנוע ניצול לרעה. ניצול לרעה כבר ישנו. אני רוצה לייצר הבחנה בין גביית מחירים גבוהים יותר ממה שיש לך כלפיו כוח שוק לבין ניצול לרעה. המונח "ניצול לרעה" הוא מונח משפטי שמוגדר באופן ספציפי על ידי החוק. הוא לרוב מתבטא בניסיונות

לא לרוב. יש תנאים בחוק שכתובים פה. קביעה של מחירים לא הוגנים זה ניצול לרעה. השאלה מה זה מחיר לא הוגן היא שאלה שטרם הוכרעה בפסיקה הישראלית. גברתי יכולה להסכים איתי שהמחירים של האשראי למשקי הבית הם לא הוגנים. זה גם מה שגברתי אמרה לנו קודם. האם תנאי האשראי אינם תחרותיים ואינם הוגנים לפי דעתך? הבנקים מבקשים בטוחות מרובות, ערבויות צד שלישי, ריביות פיגורים דרקוניות, ועוד הרבה מאוד כלים שהם מפעילים כנגד עסקים קטנים ובינוניים. האם אי פעם בדקתם עניין זה על פי הסמכויות המוענקות לכם בסעיף 44א' לחוק, ואם כן, האם קיים דוח כתוב בעניין? להבנתי אין מספיק תחרות בין הבנקים, לכן הצרכנים הקמעונאיים נאלצים לשלם מחירים יקרים יותר. לגבי השאלה אם המחירים הוגנים או לא הוגנים, על זה אין לי ממצאים. לא ערכנו מחקר בהתאם לסמכות שלנו לפי סעיף 44א' שנוגעת ספציפית לשאלה הזאת. גם אין לנו דוח להמציא בנושא הזה. הממצאים שהיו לנו מכוח ההיכרות שלנו עם השוק הומצאו לוועדה בדוח כתוב שהעברנו לכם. את אומרת שיש הרגשה שיש בעיה, רק לא עשיתם דבר בנושא הזה. זו לא הרגשה שיש בעיה. אנחנו יודעים שאין מספיק תחרות בשוק הבנקאות. אנחנו מקדישים לנושא הזה הרבה מאוד תשומת לב, כדי לנסות ולייצר כמה שיותר תחרות.

בהינתן זה שאנחנו לא רואים באופק בנק חדש שנכנס לשוק ומטלטל את השוק. האם גברתי תסכים שבשלב הזה המאמצים הם ללא הצלחה? לא, אני לא לגמרי מסכימה. יכול להיות שהם לא עם הצלחה שמספקת את הוועדה, את זה אני לגמרי מבינה. נכון

חושב שאל"ף-בי"ת של כל מערכת זה לדעת מה עושים, לא להתחיל את הקרב מבלי שיודעים לאן הולכים.

שאלנו אותו מי בין הרשויות - הפיקוח על הבנקים או הרשות להגבלים עסקיים חקרה את ההשפעה של האשראי הניתן לקבוצות הלווים הגדולות על התחרות בענפי המשק

התשובה מהפיקוח הייתה שלילית. הפיקוח לא

"התחרות בענפי המשק הריאליים אינו נושא

ולכן דוחות הביקורת

אני רוצה לחזור לעניין מערכת הגומלין בין הבנקים לבין הלווים הגדולים. ראינו בדיונים הקודמים כי הבנקים העניקו אשראי ללווים הגדולים באסטרטגיית ה-‘loss leader’, מה שכונה בדיון הקודם בלשון של חבר הכנסת ויושב ראש הוועדה איתן כבל,

והפגיעה בתחרות בענפים הריאליים, וכן שאלות בקשר לאפליה או ולהתניות וכדומה לא נחקרות,

ידכם ולא על ידי הפיקוח על הבנקים,

כיוון שאין מספיק תחרות בין הבנקים, יכולות גם להיווצר בעיות וכשלים מהסגנון שמטריד

עדיין צריכים להתקיים תנאים נוספים שמשפיעים על היכולת התחרותית שלהם במורד הזרם, כמו למשל שגורם אחד קיבל אשראי בתנאים יותר טובים כך שהוא מסוגל

כן. בתנאים מסוימים זה יכול להיות הפרה של בעל מונופולין. גברתי קוראת את החוק בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אני חייב להגיד,

צריך שהאפליה הזאת תגרום ליכולת תחרותית שונה בין המתחרים השונים. אלה שני הדברים הבסיסיים. צודק חבר הכנסת עיסאווי פריג' שאמר שהתשובה בהקשר הזה היא

ביקשתי מהממונה על ההגבלים לבדוק אם מדובר במונופול אזורי.

מורכבת, אבל זה קורה. יש דוגמאות למונופולים שמוכרזים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים. ידוע כי חלק ניכר מהלקוחות העסקיים

בקשר לכך אני רוצה לדבר על הריכוזיות של הבנקים בסקטור הלא-יהודי. האם ידעת כי על פי מרכז המחקר של הכנסת, לבנק הבינלאומי, למזרחי

אם כבר שיעורי בית, אז יש חבילה גדולה.

קראנו בעיון רב את הדוחות השנתיים שלכם. הדוחות מתארים את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים במגוון רחב של תחומים. החוקרים שלנו קראו את התיאור ועדכנו אותנו בפעילות של הרשות כמוצג בדוחות ובראייה הענפית אותה אתם מציגים. הנתונים מלמדים כי בתחום הבנקאי פעלתם

לאחרונה גם עסקתם בבדיקת השפעתם של יועצי משכנתאות על התחרות. נראה שאין כאן דיון או עיסוק מספק בסוגיות התחרות הכבדות של

אני יודע שאתם עושים עבודה מאוד רצינית ומאוד מסודרת. אני חושב שדווקא באירוע של התחרות בבנקים יש לקונות. אני חושב שיש לך מקום יותר רציני בכל המערכת של הפיקוח על

לגמרי.

הדבר היחיד שאני לא מוכנה זה לעצור כרגע את כל הפעילות שלנו בתחום הבנקאות עד שיהיו המסקנות מהמחקר הזה.

את זה לא ביקשנו.

האם נראה לך, למרות כל הכשלים שאת מתארת ואנחנו תיארנו גברתי הייתה עדינה - שראוי שכולם ישבו סביב אותו שולחן כדי לטכס

אני לא אכנס לכל פרטי גילוי הדעת והדרישות שלו, אבל גילוי הדעת לא מסתפק בלהגיד: "תקשיבו,

הוא נותן סט כללים מאוד ברור מה צריך לעשות. אני רוצה לשים את הדגש על כך שאמרת שאת מקווה. לקוות זה דבר אחד.

אני חייבת לומר,

נגד איגודים עסקיים כשהיו לה אינדיקציות שיש בעיה. הנושא

איגודים עסקיים נמצא תחת הזרקור שלנו.

עדיין לדעתכם איגוד הבנקים היה יכול להמשיך להתקיים לפי החוק? במדינת ישראל יש חופש התאגדות. אנחנו לא יכולים לפסול איגוד עסקי רק מכיוון שחבר בו בעל מונפולין,

בתחילת דברייך אמרת שיש לכם ארבע מחלקות בנוסף להנהלה שנמצאת: מחלקת חקירות, מחלקה משפטית, מחלקה כלכלית ומחלקת שווקים. אני רוצה להתמקד בחלק שלי במחלקת החקירות. האם תוכלי לתאר לנו בקצרה מה תפקידה של המחלקה הזאת? מחלקת חקירות היא מעין יחידה משטרתית שלנו, היא אחראית לבצע חקירות פליליות במקומות שבהם הממונה מורה על פתיחה בחקירה פלילית. אפשר לדעת כמה אנשים עובדים שם? מחלקת חקירות, שכוללת גם את אגף המודיעין, כוללת סך הכל, אם אני זוכרת נכון, 30 או 32 אנשים. כשאת אומרת "היא המחלקה המשטרתית", מה הסמכות שלה, במה היא עוסקת? יש להם סמכויות לדרוש מסמכים, יש להם סמכויות להיכנס לעסקים ולקחת מסמכים, יש להם סמכויות חיפוש, יש להם סמכויות על פי צו של בית משפט להיכנס גם לבתים פרטיים של אנשים ולבצע חיפושים, יש להם סמכויות לעכב, יש להם סמכויות לחקור. אלו סמכויות חקירה לכל דבר ועניין. אלו סמכויות חקירתיות שהן לא זהות למשטרה, הן קרובות למה שיש למשטרה. בואי ניכנס לסוגיה של סיפור חיים לגבי איך היחידה עובדת, לגבי איך היא מתחילה לעבוד. לאורך כל הדיון כאן נשמעו דברים מאוד מפחידים, שערורייתיים, מפלילים. אני שמעתי שלהבנתך אין תחרות,

לא עשיתם בדיקה, שלהבנתך לא קיבלתם דוח. ספרי לי את סיפור החיים של מחלקת חקירות, איך מתחיל תהליך. הדוחות, המחקרים והבדיקות שעליהם דובר, אם הבנתי נכון, ואני מקווה שהבנתי נכון מחבר הכנסת אילטוב ששאל אותי על הנושא הזה, הם לא חקירות פליליות כנגד הפרות של חוק ההגבלים עסקיים, אלא מחקרים שנועדו לקבל נתונים כדי להבין אותם ברמה המחקרית. מתי אתם מתחילים בתהליך חקירה? מתי אתם מחליטים שאתם יוצאים לדרך? החקירה מתחילה בדרך כלל משלבים מודיעיניים. שלבים מודיעיניים אלה שלבים שאנחנו אוספים באופן פרואקטיבי ובאופן סמוי ראיות בעקבות תלונה שקיבלנו, בעקבות אינדיקציה שיש לנו. כשיש לנו חשדות שיש בעיות של תיאומים או יש קרטלים בשוק מסוים, אנחנו פותחים במהלך מודיעיני,

שבו אנחנו מנסים לאסוף כמה שיותר ראיות כדי להבין אם יש בעיה של תיאומים או אין בעיה. אף פעם לא היה ניסיון של איסוף נתונים במחקר שבעקבותיו פתחתם בחקירה? אני רוצה להפריד רגע בין מחקר לבין איסוף שנעשה לצורך חקירה פלילית,

זה איסוף של ידיעות מודיעיניות. בעבר נאסף מידע מודיעיני על הבנקים ונפתחה חקירה פלילית נגד הבנקים אני מחזיר אותך

אנחנו עכשיו העלינו את הסוגיה של לווים גדולים לעומת לווים קטנים

העלינו את הסוגיה לאורך הדיון. את בעצמך אמרת לגבי היתרון התחרותי שמוענק לגדולים. אלה דברים שאת אמורה לקבל אותם דרך מחקר.

האם זה לא בסיס מספיק לפתיחה בחקירה?

עצם זה שגורם הוא מונופול בשוק או קבוצת ריכוז בשוק עוד לא הופך אותו לעבריין על חוק ההגבלים העסקיים. כדי שהוא יהיה עבריין על חוק הגבלים עסקיים צריכים לקרות עוד דברים. מה השלב אחרי איסוף המודיעין? אני מורה על פתיחה בחקירה במקום שבו אני חושבת שיש חשש להפרה של חוק ההגבלים העסקיים. מה השלבים בניתוח, בעיבוד המודיעין? לא כל דבר מתחיל במודיעין, לפעמים אנחנו מקבלים גם חומרים שאנחנו יכולים בזכותם לדלג על שלב המודיעין כי הם מספיק ברורים בשביל לפתוח בחקירה. כשאנחנו מקבלים ידיעות אנחנו מנתחים אותן, אנחנו מנסים להבין מה ההשערה שלנו לגבי מה קורה שם בשטח. בהתאם לזה מכינים תכנית חקירה ופותחים בחקירה גלויה. זה מלווה בייעוץ משפטי? זה תמיד מלווה בייעוץ משפטי. איפה המומחיות הספציפית של חוקרי הרשות? חוקרי הרשות הם חוקרים בעלי הבנה עמוקה בחקירות בתחום ההגבלים העסקיים. אלו חקירות מורכבות. הן דורשות התמודדות לא רק ברמה החקירתית של הצורך להתפרס על הרבה מאוד גורמים שעושים את העבודה ביחד - למשל עבירת קרטל היא סוג של קשר, יש הרבה מאוד גופים שמשתלבים ביחד - אלא גם איזו שהיא הבנה של מה זה קרטל לא תקין, מה זה שיתוף פעולה לגיטימי, מה הקו שמפריד ביניהם. את אומרת שיש להם ידע ייחודי. יש להם ידע ייחודי. לבנק ישראל, שאין לו מחלקת חקירות, יש ידע ייחודי בכל הסוגיה של הפיקוח? אני מעריכה שכן. יש לו סמכות שלא מופעלת. אני מעריכה ומניחה שלפיקוח הבנקים יש מומחיות רבה מאוד בנושאים של בנקאות ושל פיקוח על בנקים. מתי המשטרה נכנסת אצלכם לתמונה? לא תמיד המשטרה נכנסת לתמונה. המשטרה נכנסת לתמונה כאשר אנחנו חוקרים יחד עם עבירות הגבלים עסקיים גם עבירות שהן לא עבירות הגבלים עסקיים. בעבירות של שוחד או נושאים אחרים אנחנו משלבים כוחות יחד עם המשטרה לחקירה משותפת. לא בכל החקירות שלנו מעורבת המשטרה. לפעמים אנחנו פועלים ללא המשטרה. במידה והחקירה עוברת למשטרה, האם אתם והחוקרים שלכם ממשיכים ללוות את המשטרה? בדרך כלל החקירה לא עוברת למשטרה. בקרטל ההסעות החקירה עברה למשטרה. דווקא בקרטל ההסעות החקירה לא עברה למשטרה. המשטרה נותנת לנו שם גיבוי מקצועי. אין שיתוף פעולה ביניכם לבין המשטרה? יש הרבה מאוד שיתוף פעולה. המשטרה נותנת לנו שם גיבוי מקצועי בנושאים של הלבנת הון. חקירת ההסעות, שהיא חקירה תלויה ועומדת עדיין, מתנהלת על ידי רשות להגבלים עסקיים. אני

שבו מאוד היה חשוב לנו להדגיש את המיומנות המיוחדת הנדרשת והנצברת אצל גופים רגולטוריים. האם יש לכם מיומנויות מיוחדות בתחומים שהחוק מאפשר לכם לעסוק בהם? האם זה ידע מיוחד שנמצא רק אצלכם או ברוב המקרים? כן. אני חושבת שלמחלקת חקירות של רשות הגבלים עסקיים יש ידע ייחודי. גם כשהמשטרה שוקלת לחקור משהו שקשור בהסדרים כובלים, היא באה ומתייעצת עם החוקרים של מחלקת חקירות שלנו. העומק והידע שהתפתחו במחלקת החקירות של רשות הגבלים עסקיים הם עוצמה וכוח עבורנו. תודה, גברתי. לפחות בהקשר של הדיון הקודם עזרת לנו מאוד. עד כמה את רואה את ההפרייה ההדדית בין מחלקת

המשטרה כמיטיבה עם האכיפה? היא מיטיבה מאוד עם האכיפה. הראייה האכיפתית שמובלת על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועל ידי המשטרה היא אכיפה משולבת של לקחת פרשה שלמה, לחקור אותה מכל היבטיה, בין אם זה הגבלים עסקיים, בין אם זה שוחד, בין אם זה קבלת דבר במרמה, בין אם זה הלבנת הון, ולהתייחס אל הכל כמקשה אחת. אנחנו למדנו הרבה מאוד מהמשטרה ומהיכולות המקצועיות שלה. אני חושבת שאנחנו גם לימדנו אותם על התחום שלנו. שילוב הידיים הזה הוא יקר ערך בעינינו. האם המשטרה יכולה לקיים

של הרשות להגבלים עסקיים בלעדיכם?

יש לה את הסמכות לחקור גם עבירות הגבלים עסקיים. לא במובן של סמכות, במובן של אפקטיבי. אני חושבת יכול להיות שהמשטרה תחשוב אחרת שלנו יש ידע ייחודי, כדאי שאנחנו נעשה חקירה כזאת. בפועל אנחנו יודעים שכשהמשטרה אגב חקירותיה עולה על איזה שהוא קרטל שהתרחש, על איזה שהוא תיאום מכרז, היא פונה אלינו, ואז אנחנו עושים את החקירה בשיתוף פעולה. אני חושבת שהיא מבינה שלנו יש ידע בתחום הזה שטוב להישען עליו. האכיפה לדעתך מביאה הרתעה? אין ספק.

לא מקיים חקירות, הוא לא מאמין שזה מביא להרתעה. אני לא יודעת לחלק ציונים וכותרות לפיקוח על הבנקים. אני מעריכה שהפיקוח על הבנקים חושב שיש לו דרכים אחרות לייצר הרתעה. האם לדעתך הקמת מחלקת החקירות של ההגבלים העסקיים שיפרה את האכיפה ואת ההרתעה בנושא ההגבלים העסקיים? חד משמעית כן. האם קיומו של איסוף נושאי הגדילה את כמות הנושאים בהם מטפלת המחלקה? בהחלט קורה שבעקבות טיפול נושאי, ענפי שנעשה על ידנו מתגלה משהו שאנחנו מוצאים שיש צורך להעביר אותו למחלקת חקירות

אכיפה באמצעות הכלים האגרסיביים ביותר שלנו,

זה קורה. אני עקבתי ושמעתי את התשובות שלך על השאלות של החברים, שמעתי על התפקוד שלכם ומתי אתם נכנסים לתמונה. קיבלתי את הרושם שאין לכם מספיק יוזמה, אתם יותר עובדים מתוך הנחיה. אני אומר את זה בכאב,

הוועדה שלנו היא ועדת חקירה פרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית והסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים. בנוגע להסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים יש שני רגולטורים שהם המפתח: הפיקוח על הבנקים,

להמציא תשובות בשם היציבות, ורשות להגבלים עסקיים בשם התחרות.

פעלתם, אתם לא הייתם במקומות שהייתם אמורים להיות בהם. אתם רק פעלתם לפי בקשה ודרישה, לא מתוך יוזמה של רגולטור שבא לשמור על התחרות ולהתמודד עם יוקר המחייה. אני לחלוטין לא מסכימה. אני חושבת שהרבה מאוד מהרפורמות הבנקאיות שאנחנו רואים היום קורמות עור וגידים

לא בקצב שהיינו רוצים, היינו רוצים לראות את זה יותר מהר, היינו רוצים לראות את כל התורה שלנו בלבד אלו יוזמות שאנחנו התחלנו אותן, כמו למשל שוק הדביט שאנחנו נכנסנו לחקור אותו ובעקבות זה חלו שינויים ושכנענו את משרד האוצר ואת בנק ישראל להצטרף אלינו, כמו למשל כל מה שקשור ברפורמת ה-PSD ושירותי התשלום שנדונו בוועדת שטרום והיו פרי יוזמה שלנו, אנחנו הם אלה שדחפנו לעניין הזה. המילים "לא בדקנו" היו כמעט לאורך כל הדיון.

לא אמרתי שלא בדקנו, אמרתי שלא ביצענו מחקר עומק

צריך להבדיל בין הדברים. כל הזמן יש לנו בדיקות בנושאים של בנקאות. איפה שאנחנו חושבים שיש בעיה אנחנו פועלים ויוזמים. גם רפורמות העברות המידע בין הבנקים, שאלו רפורמות שאנחנו רואים אותן כמפתח, אנחנו הם אלה שדחפנו אליהן. המעורבות שלנו בוועדת שטרום לא הייתה מעורבות פאסיבית שישבנו רגל על רגל ושתינו תה. אנחנו דחפנו להרבה מאוד שינויים שמתרחשים היום. הרבה מאוד מהדברים שאתם רואים היום אלה דברים שאנחנו זרענו את הזרעים שלהם, הבאנו את המידע עליהם, דחפנו אליהם ושכנענו. לא בהכל אנחנו מצליחים לשכנע, אני מסכימה. אם אתם שואלים אותי אם זה היה צריך לקרות קודם, אם זה היה צריך לקרות יותר מהר,

מבסוטים מאיפה שאנחנו נמצאים ואנחנו חושבים שהכל נהדר וסבבה? חד משמעית לא. יש עוד המון עבודה לעשות. אנחנו צריכים להכניס עוד תחרות למערכת הבנקאית. לבוא ולהגיד שאנחנו לא יזמנו כלום, שאנחנו פאסיביים,

הצגה מאוד לא נכונה של הדברים. תודה, גברתי. אני רוצה לסכם. משב רוח מרענן אחד לפחות זה העובדה שלא שמענו את המילה "סודיות". אנחנו רגילים לשמוע את המילה "סודיות". העובדה שלא קם בנק משמעותי בישראל מבטא יותר מכל דבר אחר את הכשל הגדול, זאת למרות המאמצים של הכנסת והמאמצים של משרד האוצר במידה מסוימת. יש אמנם את בנק אופק, יש את הרצון שלנו להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי, אבל המערכת בפועל היא מערכת סגורה, החתולים מתחממים זה לעורו של זה. אני לא רואה מצב שבו בנק הולך להיפתח בקרוב.

מסכימה. צריך לומר שהשוק החוץ בנקאי גדל מאוד. מאז שהתחלנו את העבודה על הלוואות לעסקים קטנים הוא השתנה דרמטית. זה לא רק המערכת הבנקאית. אדוני יודע שוועדת הכלכלה היא אחד הכוחות, אם לא הכוח המניע. לא בנק קמעונאי. זה כל כך לא משוכלל. עדיין ארוכה הדרך. גם אם אנחנו משכללים את הכלים, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הם לא אמורים לבוא על חשבון הצורך של המערכת הבנקאית שאנחנו אמורים לייצר בתוכה תחרות. לאורך כל הדרך האוזן שלי זיהתה סולידריות רגולטורית. גברתי יכולה לשוב ולומר: מה פתאום, זה לא כך, אנחנו עושים ופועלים. אני בטוח שאם גברתי והמערכת שעומדת לצידה, ואני מכיר לפחות את חלקם, היו משנסים מותניים, הרבה דברים בעולם הבנקאות היו נראים אחרת. יש לכם אנשים מצוינים שאין בהם יראה לומר את הדברים. העובדה היא שאתם עדיין ממתינים שבנק ישראל והפיקוח על הבנקים ייתן לכם את התשובות בשת"פ. המילה "שת"פ"

אלו ראשי תיבות מאוד מעניינות, אבל בשורה התחתונה אין בהן כלום. אם אתם יודעים להציג בפנינו איזה עניין משמעותי שאמות הסיפים רעדו כתוצאה מהשת"פ ביניכם, אני אשמח לשמוע.

לא מכיר דבר כזה. יועצי משכנתאות זה בסדר גמור, שלא חס וחלילה יובן ממני שאני מבקש להמעיט מהדברים. נהפוך הוא, אני חושב שהיכולת שלכם לעשות היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר גדולה. גברתי חזרה על עוד דבר, על כך שאין תחרות בבנקים. במקומות מסוימים היינו אומרים: "מודה ועוזב ירוחם", אבל אני לא יכול לומר זאת. העובדה שגברתי שבה וחזרה ואמרה שאין תחרות בבנקים, דווקא מנקודת המבט שלי מחייבת אתכם אף יותר. אנחנו לא אמורים להגיד: "כן, היא הודתה, בואו נתקדם". נהפוך הוא - אני סבור שעצם העובדה שגברתי, שעומדת בראש אחת המערכות היותר חשובות ומכירה לפני ולפנים את המערכת, אומרת בצורה מאוד משמעותית שלא מתקיימת תחרות ממשית בעולם הבנקאות מחייבת אותך. זה מחייב אתכם אף יותר. גברתי, אם מבלי לחקור, רק באינסטינקטים ובמעט הדברים הגעת למסקנות ברורות שיש כאן כשלים מאוד גדולים בתחרות, דמי בנפשך מה יקרה אחרי שתעשו את המחקר. זה לא אינסטינקטים,

אני יודע. המילה "אינסטינקט" חוטאת לכם. זה לא בדיוק אינסטינקט. אני יודע שאתם עושים עבודה, עובדה שראינו את התוצאה של הטיפול במה שעסקתם בו. הכנסת והפוליטיקאים גילו כאן את העסקים הקטנים והבינוניים. חבר הכנסת אילטוב וחבר הכנסת פולקמן, שהם גם לצידנו בוועדת הכלכלה, עוסקים בעניין הזה. אין ספק שהמדינה והמערכת מבינות שזה אחד הכלים הכי חשובים שעליהם עומדת הכלכלה הישראלית. דווקא בעניין הזה אין מספיק פוקוס. בכל הקשור למערכת הבנקאית בישראל, אם אני מסכם, אני רק יכול לומר שאני מודאג מההתנהלות של הרשות. הציפייה שלנו היא לעבודה הרבה יותר חזקה אל מול המערכות. נראה שלכם יש יותר כלים מכל אחד אחר. אתם גם מודים, בשונה מגורמים אחרים, שיש לכם כלים חקירתיים משמעותיים טובים יותר מכל גורם אחר. כמו שאמרתי, הסולידריות פוגעת בנחישות, בעיקר בכל הנוגע לעסקים קטנים ובינוניים. לא ייתכן שלווים גדולים מקבלים תנאים מועדפים במשך שנים, לא ייתכן שללווים גדולים יש אפשרויות מרובות לגיוסי אשראי, הן מהבנקים, הן מהמוסדיים שבהם ראינו את הארביטרא'ז הרגולטורי חוגג - זה עוד מושג שחזר בדיונים הקודמים - ואילו העסקים הקטנים תלויים באשראי מהמערכת הבנקאית אשר סובלת מריכוזי שוק אדירים והעדר תחרות. מצב זה פשוט

אני מצפה, ואני בטוח שחבריי בוועדה מצטרפים אלי, שהרשות להגבלים עסקיים תפעל בנחישות, ויש לה את היכולות לפעול בנחישות. אנחנו מצפים שתפעלו בעניין התחרותי בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים אשר תלויים במערכת הבנקאית. כפי שאמרתי, אין להם כלים אחרים לקבלת אשראי. החשיבות של הדבר גוברת על רקע מה שראינו עד כה בכל הנוגע לטיפול של הפיקוח על הבנקים והשבי הרגולטורי עם השקת הרפורמה בבנקאות עליה דיברנו. נחישות זו נחוצה היום יותר מתמיד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה לכל הגופים החוץ פרלמנטרים, הגופים האזרחים בישיבה הזאת, לעורכת הדין נילי אבן חן מהתנועה לאיכות השלטון - שעזרו וסייעו בלא מעט חומר. אני אומר, גברתי, תם ולא נשלם. באמת תודה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:10.